אני מתכבדת לפתוח את ישיבת ועדת המדע והטכנולוגיה,

כ"ב בחשוון

הנושא שלנו על סדר היום: הטמעת אמצעים טכנולוגיים להצלת חיי אדם ומיגור תאונות